לישראל (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2021, מ/1425. אנחנו בדיון בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. נמצאים איתנו צוות הייעוץ המשפטי של ועדת הפנים,

שמקומו הטבעי של החוק הוא ועדת הפנים והגנת הסביבה. בשל אי התנעת פעילותה של ועדת הפנים אנחנו הם אלה שמקיימים את הדיון, מתוך הכרה שיש לנושא הזה חשיבות לאזרחים ולאזרחיות רבים שמצפים למוצא פיה של הממשלה ולמוצא פיה של הכנסת. אני מברך את הממשלה, את משרד פנים, את רשות האוכלוסין וההגירה על הצעת חוק שבסופו של דבר באה להקל עם אלה שנדרשים לליווי של עובד בתחום הסיעודי שהוא מהגר עבודה. הגיעו לפתחנו לא מעט התייחסויות ענייניות מצד אוכלוסיות שמטופלות על ידי אותם עובדים בתחום הסיעוד, מצד ארגונים יציגים, מצד חברי כנסת שמכירים היטב את הנושא, מצד הייעוץ המשפטי של הוועדה.

מכיוון שלא מדובר בתקנות אלא בהצעת חוק, יהיה כאן דיון בהסתייגויות, נבחן כוועדה את המקומות שבהם

כמנהגנו כאן בוועדה מי שיפתח זה היועץ המשפטי, עו"ד תומר רוזנר, שיציג את המסגרת הנורמטיבית לטובת חברות וחברי הכנסת, במה אנחנו בעצם עוסקים. את פרטי

כאשר גם שם הכלל הבסיסי הוא שאפשר לעבוד בישראל חמש שנים ושלושה חודשים, אלא אם כן אותו עובד ממשיך לטפל באותו מטופל סיעודי

הוא יכול להמשיך לטפל בו בתנאים מסוימים ככל שהדבר

החוק קובע שני מסלולים לוועדה ההומניטרית. מסלול אחד מיועד לעובדים זרים ששוהים עד 13 שנים שיכולים להגיש בקשות לטפל במטופלים סיעודיים שנמנים על אוכלוסיות מיוחדות של נכים קשים שטרם הגיעו לגיל הפרישה.

ועדת החריגים תהיה מומלצת להמליץ על אישור בקשתם גם אם הם לא עומדים בשאר התנאים שנקבעו בהסדרים האחרים לצורך הכשרת

ההסדר המקורי, ההסדר שנקבע בחוק לפני כשלוש שנים לגבי החריג ההומניטרי בשני המסלולים שתיארתי קודם, תלוי ועומדת נגדו עתירה לבית המשפט

מתוך טענה שהוא הסדר שיש בו בעיות חוקתיות שלא קשורות לנושא שאנחנו דנים בו כאן. אני מבקש, נציגי רשות האוכלוסין וההגירה, שתציגו את תפיסתכם לגבי הצעת החוק. תתייחסו לפרטים שונים שאתם חושבים שיש מקום להבהרה מעבר לסקירת היועמ"ש של הוועדה. אנחנו נמצאים בתקופת הקורונה מינואר שנה שעברה. בכל פעילויות רשות האוכלוסין וההגירה, אם זה במעברי הגבול, אם זה עובדים זרים, אם זה אשרות של אנשים שנמצאים פה לתקופות קצובות, מצאנו את עצמנו נאלצים או מחויבים להיערכות חדשה, ולכן לכל מי שהייתה אשרה בנושאים שונים נתנו הארכות אוטומטיות קצובות בזמן. במסגרת הספציפית של העובדים הזרים בתחום הסיעוד מצאנו את עצמנו נמצאים במצב שהכניסה לארץ הוגבלה והיו אנשים שהזדקקו לעזרה של עובד זר. זה הפך להיות צורך שהוא חלק מההוויה הישראלית. מכיוון שמצד אחד היה צורך, מצד שני היה חוסר בעובדים בתקופה ההיא, אמרנו,

למרות שהאנשים ששוהים פה הם שוהים לא כחוק, אנחנו בתקופה הספציפית הזאת, אם הם רוצים ומעוניינים לעסוק בסיעוד ויפנו אלינו, נאשר את העסקה שלהם לשלושה חודשים. זה התחיל במרץ 2020, וכל שלושה חודשים הוספנו שלושה חודשים נוספים. הארכה הסתיימה ב-30.6. כל האנשים האלה בשלב זה הם שוהים בלתי חוקיים.

שיש מקום לצאת מהמסגרת הכללית של החוק שהיא נוקשה, היא לא כמו בחקלאות ובבניין,

עוסקים בסיעוד. החלטנו להוריד את כל המגבלות האלו ולהגיד, אוקי, מכיוון שהאנשים האלה עוסקים, הם מטפלים כבר חצי שנה באדם ספציפי, אנחנו נאפשר להם להישאר פה אם הם מעוניינים והמעסיק שלהם מעוניין, אבל נאפשר להם להישאר פה רק עם אותו מעסיק.

אנחנו לא אומרים להם: רבותיי, אתם עכשיו עובדים חוקיים במדינת ישראל, אלא אנחנו אומרים להם שאם הם רוצים להישאר והאדם שהם מטפלים בו מעוניין שהם ימשיכו לטפל בו, הם יכולים להמשיך לטפל בו. הציג קודם היועץ המשפטי שעובד זר יכול להישאר עם המעסיק שלו, עם המטופל שלו מעבר לחמש שנים. זה נכון רק אם הוא טיפל בו לפחות שנה, לא בכל מקרה. אם הוא טיפל בו יום, הוא לא יכול להישאר איתו הלאה. אמרנו שלא נלך לשנה, זה רחוק מידי, אלא לחצי שנה. אם הוא טיפל בו חצי שנה ורוצה להמשיך לעסוק בסיעוד, נאפשר לו לקבל את הארכה. זאת הייתה היוזמה של החוק. השרה שקד הייתה מעורבת, השרה לשוויון חברתי הייתה מעורבת ברעיון הזה. זה החוק שהגשנו עוד לפני שפג התוקף. בינתיים התוקף של הארכה פג. כמובן שאנחנו לא עושים שום דבר בשלב הזה לכאן או לכאן. אנחנו מעוניינים שהתיקון הזה יעבור כמה שיותר מהר, כדי שנוכל לאפשר להם לקבל את האישור הפורמאלי לטפל במטופלים שלהם, אם זה קשישים ואם זה נכים. זה היה הרציונל של החוק. אלה שני הזרועות שלו. דבר אחד הצמדנו לחוק המקורי, וזה שזה יהיה נכון רק לגבי מי שפנה כשהוא היה פחות מ-13 שנה בארץ. בחקיקה המרכזית יש 8 שנים ו-13 שנים. 8 שנים לקשישים, 13 שנים לנכים קשים. אמרנו,

נוותר על ה-8 שנים, נלך רק על הרף העליון כך שכל מי שהגיש ונמצא פחות מ-13 שנים יתאפשר לו להפוך למטפל חוקי בהתאם לתיקון הספציפי הזה. הנושא הזה הוא נושא שעוסק בליבת הזכויות של אנשים שנמצאים במצב סיעודי, הוא נוגע לאיכות החיים ולזכויות היסוד של הרבה מאוד אזרחים ישראליים. היכולת לנהל אורח חיים עצמאי ככל שניתן גם כשאתה נמצא במצב סיעודי זאת זכות יסוד. זאת נגזרת ישירה של הזכות המוגנת של כבוד האדם. זאת נקודת המוצא של הדיון הזה. אולי טוב לרגע שהדברים הגיעו לוועדת חוקה, כי מדובר כאן בזכות יסוד חוקתית. הזכות לחיים בכבוד זו הזווית שבה אנחנו דנים. לא יתקיימו פה דיונים חפוזים, דברים יידונו וילובנו. הוגשו גם ממילא המון הסתייגויות, לכן הדיון היום לא יכול להסתיים בהצבעה. על מה הוועדה ההומניטרית כן תדון? באיזה מקרים היא כן תדון, או שהיא עכשיו שלושה חודשים לא דנה בשום דבר? הוועדה ההומניטרית פעילה כל הזמן. אלה מקרים מחוץ לוועדה ההומניטרית. אלה מקרים שלא עומדים בתנאי הסף של הוועדה ההומניטרית, הם לא היו מגיעים לדיון בוועדה ההומניטרית. פרופ' מור יוסף, ציינת שהוראת הארכה פגה בסוף חודש יוני ואם אנחנו מאשרים את החוק כפ י שהוא אז בן רגע אנחנו מכריזים שכל אותם אלה שמעסיקים עוברים עבירה על פי הדין הישראלי. אני בטוח שאנשים ישבו ולא ידעו אם כן יוארך, לא יוארך. לא שמענו מכם אמירה לגבי זמן התארגנות לאותם אנשים שכרגע מי שמסייע להם בחיי היום יום הם אותם עובדים ששוהים כאן באופן לא חוקי. לא קיבלנו מכם מספרים. אני מצפה לקבל מספרים. אני מצפה לשמוע בכמה אזרחים ישראלים אנחנו מדברים שהוגשה בגינם בקשה, דהיינו שהחוק הזה מטפל בהם. אני בטוח שלרשות האוכלוסין יש גם הערכה כמה אזרחים נמצאים במצב שהחוק לא מכסה. מדברים פה על מי שהגיש את הבקשה שלו עד 30 בדצמבר 2020. אנחנו עכשיו כבר ביולי. יש אנשים שאפילו אם הם הגישו בקשה כדין הם לא נכללים בתוך החקיקה. למה אם אנחנו דנים בחקיקה אנחנו עוצרים - - ? אני יודע שפרופ' מור יוסף מתכוון להתייחס לשאלת המועד. שאלת המועד הקובע היא השאלה החשובה, אבל ישנן עוד הרבה שאלות. היום יש מגבלות? בוודאי. ממדינות מסוימות? יש במדינת ישראל,

זה סדר הגודל של העסקה הזאת.

שנה מגיעים למדינת ישראל בסביבות 7,500, 8000 עובדים זרים חדשים. בתחום הסיעוד? בתחום הסיעוד, וכמובן גם יוצאים. עד עכשיו נכנסו כ-3,500 עובדים זרים. אנחנו צופים שנגיע לאותם 7,500,8,000 גם השנה הזאת. גם אם ייסגרו השמיים? תראו, מה יקרה ומי יסגור את השמיים אנחנו לא יודעים. אני יכול לדבר על מה שקורה היום. העובדים הזרים מגיעים היום מארבע מדינות מרכזיות, שזה הפליפינים, הודו, אוזבקיסטן ומולדובה. יש הגעה מהודו ומאוזבקיסטן? כי אני בכובעי כאן אסרתי כניסה. בגלל הזכות הבסיסית של אדם שיהיה לו מטפל, כמו שהיושב-ראש הציג, ישבנו עם משרד הבריאות והגענו איתם להסדרים איך האנשים יגיעו, להיכן הם יגיעו, איזה בדיקות הם יעשו, באיזה בידוד הם יהיו. גם מהודו וגם מאוזבקיסטן יש סידורים. גם מהודו וגם מאוזבקיסטן מגיעים במסגרת מאוד מפוקחת. הצפי שלנו הוא שכמות האנשים שייכנסו תהיה פחות או יותר כמו כל שנה, אולי מעט פחות. החקיקה הזאת שמוסיפה למעגל המטפלים סדר גודל של עוד 1,000,1,500 מטפלים, היא בהחלט תוספת משמעותית ביותר בתנאים האלה. היא באה לפצות על הפער ולענות על הצורך של הקשר בין המטופל למטפל. בכמה ישראלים מדובר שהוגשו בגין העובדים שלהם בקשות שעומדות כרגע בקריטריונים של החקיקה שאתם מבקשים שנאשר? כ-1,500 אנשים. מדובר בכאלה שגם נדחו על הסף בוועדה, בדיון בוועדה, וגם ניהלו הליכים משפטיים ועומדים בתנאים שהחוק נוגע אליהם. יש לכם את המספר המדויק?

אני מבקש לקבל אותו. כמה נותרים ללא הסדר? הנתון הזה טוב, אבל כמה אנשים נותרים ללא העזרה שהם קיבלו עד עכשיו? זה שהם צריכים לקבל מישהו חדש זו פגיעה באיכות החיים. כל פעם שהם צריכים להתרגל למישהו אחר זו פגיעה. פה יש רק הארכה. אני אבקש לקבל את הנתון המדויק לגבי מספר האזרחים שהחוק הזה במתכונתו הנוכחית חל עליהם. האם ישנה הערכה כמה ישראלים מעסיקים כרגע עובדים בתחום הסיעוד ששוהים ללא היתר ובעקבות החוק הזה יצטרכו לצאת? אם לא הוגשה בקשה אנחנו לא יכולים לדעת במי מדובר. אנחנו יודעים רק על אלה שפנו אלינו והגישו בקשה. האם אין הערכה? יש לנו נתון לגבי כמה הגישו בקשה מינואר 2021 עד יוני 2021, שעליהם זה לא יחול.

בסביבות 540 אנשים שנדחו על הסף בוועדה. זאת אומרת, קיבלתם כ-540 בקשות נוספות שכרגע לא תיתפסנה ברשת שאתם פורסים כאן. אין לכם הערכה מחקרית לגבי אוכלוסייה שלא הגישה?

אין לאף אחד. אני לא יודע אם אין לאף אחד. אולי יש פה גוף שיטען אחרת. לרשות האוכלוסין וההגירה אין הערכה כזאת. שירי לב רן לביא, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,

אני נמצאת כאן תחת הכובע של זרוע העבודה, לא של זרוע הרווחה. מאחר ובענף הסיעוד אין מכסות, אז לזרוע העבודה אין איזה שהוא אינפוט מיוחד לתת לגבי ההצעה הזאת ואנחנו רק נבקש שתהיה הקפדה על כך שתהיה רציפות בזכויות העבודה של העובדים. מרגע המעבר לתקופה של שהייה בלתי חוקית שלא מוסדרת בחקיקה.

ממשיכים. מכיוון שאתם הגוף הממונה על העניין, התשובה צריכה להגיע מכם. האם למיטב ידיעתכם קיימת כאן איזו שהיא סכנה לפגיעה ברצף של זכויות העבודה? המצב הזה עלול לקרות. חברות הסיעוד שמפקידות בחשבון הפיקדון שמנוהל על ידי רשות ההגירה והאוכלוסין, לא יכולות להפקיד בחשבון הפיקדון את הכספים בתקופה שבה עובדים שהו באופן לא חוקי. ככל שהייתה מניעה מלהפקיד בחשבון הפיקדון יכולה הייתה להיווצר פגיעה בזכויות העובדים. תודה על העלאת הנושא. התפיסה שלנו היא ששולחן הוועדה הוא לא השולחן להתדיינות בין משרדי הממשלה. הדיון בין זרוע ממשלתית אחת לשנייה קורה לפני שהדיון פה מתקיים. את מעלה נקודה חשובה. אנחנו מצפים לקבל מכם את האמירה שאין פה בעיה. נציגת משרד המשפטים, בבקשה. רשות האוכלוסין פעלה איתנו בתיאום. נקודת המוצא בהצעת החוק הזאת היא שלשרת הפנים יש שיקול דעת בכל מה שנוגע למתן אשרות שהייה בישראל. ההצעה הזאת מיטיבה עם האוכלוסייה שהיה צריך להיות כנגדה צווי הרחקה. בעצם זה שכבוד השרה החליטה להרחיב את היריעה ולאפשר ל-1,800 אנשים לקבל אשרות נוספות אנחנו לא רואים מניעה משפטית. רשות האוכלוסין פעלה איתנו בתיאום. אנחנו בוועדה לא עושים חגיגה מיוחדת מזה שהממשלה מגישה הצעת חוק מטיבה. זה לא נראה בעינינו רגע דרמטי לציון שהממשלה מטיבה עם אזרחיה. רוב הצעות החוק שהממשלה מגישה צריכות להיטיב עם האזרחים. אנחנו שמחים שיש הצעת חוק מטיבה, אבל זה לא גורם לנו לחשוב שאנחנו צריכים לפקח על זה פחות כי זאת הצעה מיטיבה. תודה על האמירה שאין מניעה, אבל האם בחלוף הזמן שחלף מאז שההצעה הזאת הובאה לפתחנו אתם עדיין עומדים על זה שההסדר הזה הוא הסדר מידתי? גם כששיקול דעת שלטוני מצוי כל כולו בידי השרה הוא עדיין כפוף ב-100% לדין המינהלי של מדינת ישראל. מידתיות, סבירות, שקילת זכויות אדם כמרכיב מכונן - כל הדברים האלה תקפים גם כששיקול הדעת נמצא רק אצל שרת הפנים. האם מבחינתכם חלוף הזמן לא מצריך לבדוק חלק מההגדרות שקיימות כאן, כמו המועד הקובע? יש קבוצה שלא יחול עליה ההסדר הזה. אנחנו מתמקדים בעיקר ההסדר, בתכלית שלשמה הם מקדמים את הצעת החוק. בנוגע לחוקיות קבלת ההחלטה או סבירות קבלת ההחלטה במועד שהיא מתקבלת, אנחנו גם בזה לא רואים קושי

מדובר בסופו של דבר בנסיבות חריגות ובתקופה חריגה של קורונה. אנחנו לא רואים גם בהיבט הזה כל קושי משפטי. מיכל דבורצקי, המשנה למנכ"ל המשרד לשוויון חברתי, בבקשה. אין ספק שאנחנו שמחים מאוד על ההצעה שנמצאת פה היום. אנחנו גם יזמנו את השיח עם השותפים שלנו. מה שיש פה היום זאת הצעת פשרה. כשניגשנו לשיח רצינו להשיג יותר, אבל התרשמנו שבאמת זאת פשרה הגיונית. אנחנו ממשיכים לפעול על מנת לייצר עוד שיפורים בחייהם של הנדרשים לעובדים זרים. אנחנו מרגישים שכרגע, לאור הצורך שעלה והדחיפות, נכון לקבל את ההצעה הזאת, אבל בהחלט היינו

האם יש אפשרות לאפשר את המשך הטיפול למי שיוכיח שיש לו עובד או עובדת שעובדים איתו בתקופה הקורונה,

גם אם זה יהיה עוד כמה חודשים? יש אנשים שלא הגישו בקשות. אתם יודעים יותר טוב ממני שקשה מאוד לאנשים להגיש בקשות, במיוחד כאלה שאין להם משפחה תומכת שיכולה לעשות את

גם לעובדים עצמם לא תמיד יש את היכולות לעשות את זה. אם אנחנו רוצים לעשות חוק מיטיב,

צריך לאפשר לכל האנשים האלה שאין להם היתר שהייה כחוק לקבל היתרים כמעט באופן אוטומטי. על פי זה אפשר יהיה גם לווסת את הכניסה של העובדים

צריך לחנך את האנשים לעשות את זה. זאת עבודה שלא סתם מכבדת את בעליה, זאת עבודה שמאוד מכבדת את מי שעוסק

המספר 55,000 עובדים זרים שעוסקים בנושא הסיעודי נשמע לי נמוך מידי. האם זה מספק? האם לא צריכים להגדיל אותו? אין מגבלה. זה לא חקלאות או

קבע בזמנו מכסה ל-1,500, וגם פחות או יותר נתן. בגלל הקורונה העלו את זה ל-1,800. בסמכות שר הפנים ובאישור משרד המשפטים ניתן לשנות. מה בין החקיקה הזאת לבין

חוץ מהזכויות שמגיעות לעובדים הזרים,

יש גם את הבררנות שלהם כלפי המטופלים, את המוטיבציה שלהם להישאר בעבודה. ככל שאנחנו מגבילים, לחוקיים שפה יש יותר אפשרויות,

ואת זה אומרים לי אנשים שניסו, החברות אומרות לו שהן לא מביאות. יש

העובדים הזרים שנמצאים כבר היום מנצלים את המצב. הם יודעים שיש להם אלטרנטיבה, שייקחו אותם למקום אחר, להחלפה. מה הבעיה לעובד זר

אם הוא יתחיל עם מישהו ויעזוב אותו, הוא מוגבל. קבענו תנאים לגבי האוכלוסייה הכי הכי קשה, שאלה הנכים הקשים מתחת לגיל פרישת החובה, כדי שלעובד זר שלא טוב לו אצל מטופל מסוים תהיה אפשרות

מה הפרמטרים? מה ההגדרה? האם מחסור נוצר כשיש יותר בקשות להעסקה של עובדים פוטנציאליים? התפיסה היא שתמיד ישנו אחוז מסוים של אנשים שלא

אתם אומרים שעיקרו של אותו פער הוא אותם שיקולים של החזקת

למיטב הבנתי אתם גם לא יודעים לומר בדיוק כמה עובדים שיש להם היתר לעבוד בסיעוד לא עובדים בסיעוד.

כ-15,000 או כ-17,000 אנשים שנכנסו

יש 15,000 אנשים שיש להם היתרים להעסיק עובד סיעודי מבלי שיש עובד סיעודי כנגד ההיתר.

אבל יש 15,000 ישראלים שאוחזים בהיתר לעובד סיעודי

הם נכנסו בכדי לעבוד בסיעוד והפכו להיות בלתי חוקיים. אותי מעניינת השאלה כמה עובדים זרים בתחום הסיעוד יש אל מול כמות ההיתרים. אם אותם 15,000 שלא עובדים בתחום לא נמנים, אז אין בעיה, הפער הוא 15,000. אם הם כן נמנים, הפער הוא 30,000. אף אחד לא יודע את התשובה הזאת. כל האנשים שאנחנו דנים עליהם בתיקון הזה הם חלק מה-15,000 האלה, כי כולם לא חוקיים, כולם נכנסו לארץ באשרת סיעוד. זאת לא הייתה שאלתי. אני לא מתעניין בצד הזה. האם לרשות האוכלוסין וההגירה יש נתון לגבי הפער בין מספר הישראלים שיש להם היתר להעסקת עובד זר לבין כמות העובדים הסיעודיים בפועל? זה ה-15,000?

אז כל סוגיית מי שהיה סיעודי ועבר לא רלוונטי. זה לא שבתוך ה-55,000 העובדים הסיעודיים יש כאלה שבמקום לעבוד בסיעוד עובדים בשטיפת כלים.

55,000 העובדים האלה מחזיקים ברישיון לעבוד בענף הסיעוד, מצוותים אצל מטופלים. והם עובדים בפועל?

המספר שעומד לנגד עינינו הוא ה-15,000 ישראלים שיש להם היתר להעסקת עובד סיעודי שאין כנגדו עובד או עובדת פנויים. הם לא מימשו את ההיתר. אנחנו לא יודעים למה הם לא מימשו. זה מספר שהוא לאורך שנים אותו מספר. במה עוסק המחקר שאתם מנהלים כרגע? באיזה שלב הוא? אנחנו מתקשרים לכל האנשים שלא מימשו את ההיתרים ומנסים להבין למה הם לא מימשו את ההיתרים. יש אנשים שיש להם היתר שנה.

הכללי אין מחסור, אבל כשזה מגיע לסיעודי קצת יותר מורכב, אם זה ילדים נכים או נכים קשים, שם יכול להיות שנוצר המצב הקשה. דווקא הארכה הזאת לאנשים שנמצאים פה יכולה לתת פתרון לסיעודי היותר מורכב. הייעוץ המשפטי מציין כאן שדווקא לאוכלוסיות המורכבות אין כמעט שום הגבלה לגבי מי ניתן. ההגבלה היחידה שהוא נמצא בארץ פחות מ-13 שנים. מטרת תיקון החקיקה ב-2018 שעשינו הייתה לתת מענה לאותן אוכלוסיות קשות. נעמי מורבייה, בבקשה. יש פער הרבה יותר גדול מזה שהוזכר כאן. הפער מתקרב לכ-50,000 אנשים שזכאים וצריכים את העזרה הזאת שהיא לא נגישה להם. זה לא רק עניין שיש להם זכאות והם לא מממשים או עניין של יש עובדים או אין עובדים, אלא זה מתחיל מזה שהעלויות - - אינני מתכוון לנהל כרגע דיון כללי בסוגיית העובדים הסיעודיים. יש בשביל זה ועדה מיוחדת של הכנסת שעוסקת בסוגיית הגירת העבודה, ויש בשביל זה את ועדת העבודה הרווחה ואת ועדת הפנים. אין מה להתייחס לסוגיות הכלליות, יש סוגיה קונקרטית שמונחת לפתחנו. המספר שמתכוננים לתת כרגע הוא לא יותר מפלסטר על שבר, צריך מספר הרבה יותר גדול. יש פער בין המטפלים בפועל לבין האנשים שזקוקים לסיוע הזה. צריך להגמיש ולפתוח בהרבה את הסעיפים שמאפשרים הן את הגשת הבקשה והן את הקריטריונים לקבלת ההיתר של העובד להמשיך לעבוד. מה עמדתכם לעניין הצעת החוק הספציפית הזאת? הצעת החוק מצוינת, רק צריך להרחיב אותה. יש משהו ספציפי? אם ייעשה מחקר רציני שיעלה על הפער הנכון, האמיתי, לא המשוערך, בין מספר האנשים שממתינים לסיוע לבין מספר האנשים שיכולים לתת את הסיוע הזה, אנחנו נהיה קרובים יותר למספרים מוחלטים. תודה רבה, נעמי, ותודה שהגעת לכאן לדיון. נציג הסתדרות הגמלאים, שלמה פרלוב, בבקשה. אנחנו מדברים על חוסר של למעלה מ-4,000 עובדי סיעוד לקשישים.

אנחנו טוענים שהקשר עם המטופל צריך להיות קצר יותר, וכי למה? עכשיו בקורונה יש עובדים שעובדים אצל מטופלים חודש, חודשיים ושלושה. חודש זו תקופה שהמטופל נקשר למטפל, זאת תהיה אכזריות לנתק אותו. כל בקשתנו היא

באיזה דרכים? מה ההצעה הקונקרטית? ההצעה הקונקרטית היא לאפשר לכל מי שמעסיק כרגע עובד לא חוקי לבוא ולהגיש את הפרטים, ליידע כמה זמן הוא עובד, מה היתרונות

גם אם אתה מביא עובד מחו"ל,

ולכן בני המשפחה יאלצו להתפטר מהעבודה ולהפוך לעני הסיעודי הבא. מרבית הקשישים הם זכאי קצבת זקנה וגמלת סיעוד,

החוקיים שהן פי 1.5 ופי 2. זה הפך להיות שירות לעשירים

נתון המפתח מבחינתי הוא אם יש פער או אין פער. אם אין פער,

אבל אם יש מחסור משמעותי - - כל תיקון החקיקה הזה בא לתת מענה למטופלים שהעובדים הזרים נמצאים

עכשיו אתם משנים נהלים רטרואקטיבית. אני מדבר על האנשים בין 8 ל-13 שנים. לגבי זה שהוא עד 8 שנים זה באמת לא בסדר שלא הגישו בקשה

האם גברתי חושבת שחוק יכול לייצר אי שוויון רק אם המחוקק אומר שזה מה שהוא מתכוון לעשות? אני לא מכיר כזאת דוקטרינה חוקתית במדינת

אני הייתי יכול להבין אם הייתם אומרים שמי שיכול היה על פי הדין להגיש בקשה בתקופת הקורונה ולא הגיש. אדם לא יכול לבקש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את זכויותיו,

אם כי הייתי שמח אם בתקופת הקורונה הייתם מזכירים לציבור. אמרנו את זה מספר פעמים. זה יצא בחוזר ללשכות הפרטיות המורשות שעוסקות בתחום ופורסם באתר

גם קודם הגדלנו ראש. משום שאני חתומה על ההודעה הזאת אני יודעת למי הפצתי אותה. איזו הודעה? נקטנו במספר צעדים כדי להקל על מטופלים סיעודיים ממרץ 2020. נקטנו באופן

נקטנו במספר הקלות לכל הלשכות הפרטיות שמכירות את הענף ואת התחום. כל העובדים הזרים מוכוונים על ידי לשכות פרטיות. אי אפשר להעסיק עובד זר בלי לשכה פרטית. יש 100 לשכות פרטיות. כל הלשכות הפרטיות היו מיודעות לזה מא' עד ת'. דבר שני, העובדים הזרים האלה גם פונים לביטוח לאומי. ביטוח לאומי אומר להם: תביאו אישור מרשות

יכול להיות שהיה מישהו שלא שמע ולא הגיש, לכן החוק הזה לא יחול עליו. אני רואה כאן קושי משפטי שנובע מכך שיש

פעם זה עד 8

אני רק אומר שבנקודה הזאת יש פה מהלך שמשנה את הפרמטרים. אתם יודעים, גם אם הייתם אומרים: אנחנו לא מונים את זמן הקורונה במניין התקופות, השארנו את ההסדר כמות שהוא, זה היה קצת קשה, אבל ניחא.

שינוי המצב מ-8 שנים ל-13 שנים זה שינוי דרמטי. אני מבין את הפחד מתקדים, אבל אנחנו בתקופת

ה ששוהה פה מ-8 עד 13 ומי שמפספס את חלון הזדמנויות הזה לא יכול לבוא בטענות כי עשינו קודם שינוי מדיניות ואחרי זה בחנו את הבקשות? מכיוון שאנחנו לא מצביעים כרגע, אני מבקש שלפחות תחשבו על העניין הזה. יש פה קושי משפטי.

נמצאים בסיטואציה שבה הגיעו לארץ 3,500 עובדים בשנה הזאת. 3,627. אנחנו באמת לא יודעים מה צופנים לנו החודשים הקרובים. מה לעשות, זה לא קשור בכם, אנחנו באמת לא יודעים. כל מי שמאזין לחדשות מבין שיש פה סוגיות כבדות לגבי השמיים הפתוחים, לגבי הגעת עובדים,

מספיק שיתגלה עוד חודשיים משהו לגבי גובה חומת המגן החיסונית שישנה הרבה מאוד שיקולים. האם לא נכון ברגע הזה שבו אנחנו לא יודעים אם נגיע ל-7,000 עובדים סיעודיים למרות ההסדרים, לומר: אין לנו אינטרס בהוצאה ובהכנסה של מישהו, גם מבחינת בריאות הציבור? זאת הערה שאני מבקש שתחשבו עליה. הרי אתם בעצמכם אומרים שהמספרים פה הם לא דרמטיים. אי אפשר מצד אחד לבוא לוועדה ולומר לה: תאמינו לנו, התחושה שלנו, הבדיקה שלנו היא שאין פער דרמטי, ומצד שני לומר: ברגע שנפתח ייפול עלינו מבול של אלפים.

אם יהיו עוד 1,000 בקשות, חסכנו עוד 1,000 אנשים שנכנסים בתקופת קורונה, עשינו את זה יותר נקי משפטית, וגם אין פה שום תקדים לעתיד. תראו, ההוראה פקעה ביוני. אם היינו מעבירים את החקיקה הזאת ב-6 באפריל כשהכנסת התחילה לעבוד, או אפילו חודש אחרי,

אבל אנחנו נמצאים באמצע יולי. הייתי מצפה לשמוע ממשרד המשפטים שהוראת חוק במועד שאנחנו מאשרים צריכה הוראת מעבר. אי אפשר לומר למשפחות היום: החוק יאושר ביום רביעי בשנייה ושלישית וביום חמישי האנשים הם בגדר עבריינים. החוק הזה לא יאושר בלי הוראת מעבר שמאפשרת למשפחות שנדחות ולא נכנסות ברשת להתארגן. מה אתם מצפים שיעשו? מה הציפייה? ב-1 ביולי, בגלל שלא הייתה הארכה כי היה פה סימן שאלה שלטוני, הם היו כבר צריכים לומר לעובד הזר לקפל את מטלטליו ולצאת מהבית? הנוסח שהוועדה דנה בו הוא נוסח שמדבר על הוספת סמכות לשרה שמכוחה היא תוכל להעניק הארכת תוקף. אנחנו קראנו לתקופה ממרץ שנה שעברה "תקופת היערכות". ציפינו מאז שהבן אדם שמעסיק את העובד הלא חוקי הזה יתארגן להחליף אותו בעובד חוקי. זאת הייתה הציפייה הממשלתית. אתה אומר שהאנשים לא עשו את זה. באפריל הודענו לכל האנשים שביוני זה מסתיים. אומר יושב ראש הוועדה שמכיוון שהם חשבו שזה לא יהיה הם לא עשו כלום ולכן כדאי שנחשוב על אפשרות לתת להם עוד תקופת התארגנות. יו"ר הוועדה אומר משהו קצת אחר. הם קיבלו את כל התקופה, רק הם לא ניצלו אותה לכלום. בוא נצא מנקודת הנחה שבתקופת הקורונה, ויש לי ניסיון אישי בעניין הזה, קל היה להחליף מטפלים סיעודיים אפילו שלא ידעת אם כן חוסן, לא חוסן. אני רוצה להזכיר לכם שלהיקפי החיסון הגענו במרץ האחרון. מהגרי העבודה לא חוסנו מיד בהתחלה באותו קצב כמו הישראלים. אלה שבאו למטופלים חוסנו כבר בהתחלה. נכון, אלה שבאו למטופלים. תסכימו איתי שתקופת הקורונה היא לא תקופה קלה להתארגנות. ניתנה להם תקופת התארגנות. התזכיר הזה פורסם, הנחתם אותו על השולחן. אנשים לא קוראים את כל פרטי ההצעה. אנשים באים ואומרים: הממשלה יושבת על המדוכה, מדברת עם הכנסת למי מאריכים, למי לא מאריכים,

לא בקשות. אין לנו אינטרס להפוך מאות משפחות ישראליות לעברייניות מ-1 ביולי. הקורונה, חבריי וחברותיי, לא נגמרה. קווינו שתיגמר, אבל לא נגמרה. תראו מה הדיונים שמתקיימים היום בממשלה. אם הקורונה לא נגמרה, המינימום הוא, בין אם בחוק הזה בהוראת מעבר, בין אם באמצעי אחר כי עשיתם את זה באמצעים מינהליים, שתלוו את החוק הזה באמירה: ברור מי כן, מי לא, מי קיבל את ההטבה, מי לא, אנחנו נותנים למשפחות זמן להתארגן. אם מסתבר שלא נכנסו עוד 3,500 עובדים סיעודיים כי סגרו את השמיים ונתב"ג, גם על זה תצטרכו לתת את הדעת, הרי אי אפשר להשאיר 1,000 משפחות בלי מענה כשהוצאנו את העובדים. אנחנו כל הזמן עוסקים בזה. אם המצב ישתנה נשנה את המדיניות. ככה עשנו בשנה וחצי האחרונות. אני מעונין לקדם את החקיקה הזאת במהירות, היא באמת חקיקה מיטיבה, אבל היא לא תעבור ככתבה וכלשונה. הוועדה היא לא חותמת גומי, הוועדה היא עוד סיבוב בהתקנת החוק. העלינו דברים, נאמרו דברים. אני חושב שעם חלק מהדברים יותר פשוט לכם להסכים, חלק מהדברים דורשים בדיקה. אם הסמכות היא של השרה, אז אני מצפה לדיון רציני עם השרה. אנחנו לא נעכב את החקיקה, לא נקבע דיון לעוד שבוע. יש את המשך היום להגיע לסיכומים. אפשר לזמן גם דיון למחר בבוקר. יש גם את יום רביעי. יש עוד שלושה ימי מליאה לפנינו שבהם אפשר להצביע. החוק צריך מספר תיקונים שהולמים את הדברים שנאמרו כאן בוועדה. מערכת האיזונים בין פניות הציבור או בין מה שקורה בשטח לבין הכללים שהם צריכים לקבוע היא מערכת איזונים קשה. הם לא יכולים לטפל בבעיות, הם צריכים לטפל

ולצערנו יש המון דברים חריגים. כל חריג זה עניין של נפשות. אל לא מעט מהסדרים הגענו דרך

בכנסת. צריך לקבוע דיון רחב שיבואו בו לידי ביטוי כל הארגונים שמטפלים בזה, כדי שנוכל לצמצם את הפערים שאנחנו רואים היום בין מה שקורה בשטח לבין המענה שניתן.

חברי קואליציה ואופוזיציה, אחראים עליו. אני מייצגת כמות מאוד גדולה של מטופלים סיעודיים. אני דווקא רוצה לדבר על הנתונים שאדוני ביקש לאורך הישיבה. ב-20.6 מר משה נקש העביר איזה שהוא מפגש למידה בנושא העסקת

לגבי העניין שנאמר שאין הגבלה ומי שצריך עובד זר מזמין, זה לא נכון, כי הלשכות הפרטיות שאמורות להביא את העובדים הזרים מוגבלות בסדר גודל של 10%,15% מהכמות שיש להן כל שנה.

יש איזו שהיא סחטנות, כי באמת יש הבדלים בין ההיצע לביקוש. צריך לעמוד על הדבר הזה. יש פה גם סוגיה של הבדל בין פריפריה לבין מרכז שאי אפשר להתעלם ממנה. יותר

ירון בן גרא, עמותת "אהבה", בבקשה. אנא הצג את העמותה. העמותה מייצגת כ-8,000 משפחות,

העמותה מופיעה ומאוד רלוונטית בכל הוועדות

אני אחראי לכמה עשרות ואולי יותר של מטופלים שפנו אלי ואני עם הרבה התנצלויות והתפתלות על הכיסא אמרתי להם,

תגישו, זה לא יעבור, החוק ברור, הנוהל ברור". אני אחראי לכמה עשרות ואולי יותר.

לחוק הכניסה יש 4 סיבות עיקריות שאדם נדחה על הסף. סיבה אחת, והוראת השעה לא התייחסה

בחודש מרץ האחרון עת הורידה הקורונה טיפה ראש הדבר הראשון שהחליטה רשות האוכלוסין וההגירה לעשות זה להאריך עד ה-30.6 לאלה שנתנו

3. הדברים לא מתואמים עם ביטוח לאומי.

התאריך של 30.6 ויש כרגע מטופלים סיעודיים שלא יודעים אם הם יקבלו את

אלה דברים שלא נותנים עליהם את הדעת. השינויים שנעשים נעשים מהרגע להרגע, אין שום מחשבה מקדמית לגבי

שיש מי שיחליף לי את המצעים הרטובים מהשתן, זה דבר בסיסי שכל אדם בישראל זכאי להם. הלשכות הפרטיות עומדות על 99% השמה. יש אחוז אחד של מובלטים בקרב העובדים הזרים החוקיים שכרגע מפרסמת הרשות. מדובר על סדר גודל של 600 עובדים. זה נתון שמפרסמת הרשות יום יום בטבלת אקסל שהיא מפיצה לכל הלשכות. כיצד באה הרשות ואומרת שיש 4,000 אנשים פנויים לעבודה חוקית כאשר הם בעצמם מפרסמים יום יום סדר גודל של 600 או 700 מטפלים שחלקם אפילו פצועים ולא יכולים לשמש כמחליפים?

יריב. אני מתכוון לקיים מחר דיון בהצעת החוק הזאת. נשמע עכשיו את הייעוץ המשפטי. מעבר לשתי ההערות המרכזיות שיושב-ראש הוועדה וחברי הוועדה העלו לגבי אנשים שלא הגישו את הבקשה ולגבי תקופת המעבר, אני אעיר עוד שלוש הערות

המועד הקבוע של סוף דצמבר, אנחנו סבורים שלאור העובדה שבחודש מרץ הרשות פרסמה הודעה לגבי הארכת התקופה, לאור הנתון שקיבלנו מהרשות עצמה שבחודש פברואר כלל לא היו כניסות של עובדים זרים לישראל, ולאור העובדה שהגשת בקשה לוועדה ההומניטרית במסלולים הרגילים לא מותנית בשום תקופה מוקדמת, ראוי לחשוב על מועד מאוחר יותר של התקופה הקובעת. המועד שחשבנו עליו הוא סוף מרץ, אבל אפשר לחשוב על מועדים אחרים. המועד של סוף דצמבר הוא מועד נוקשה, אין לו שום הצדקה עובדתית. אם אנחנו מדברים על מסלול נוסף של הוועדה ההומניטרית קשה להבין את העניין הזה. יש תקופת מינימום בוועדה ההומניטרית של התקשרות בין מטופל למטפל? זה נכון שפברואר היה חודש שלא היו בו כניסות, אבל מאוקטובר כבר התחילו כניסות.

הגל השלישי של הקורונה היה בחודשים ינואר-פברואר 2021. כיוון שהמנגנון שנקבע כאן מדבר על כך שבמהלך שלושה חודשים מאז שהוראת השעה נכנסת לתוקף אפשר להגיש את הבקשות, אנחנו חושבים שהוראת השעה עצמה צריכה להיות לתקופה ארוכה יותר, וזאת כדי לאפשר לרשות את פרק הזמן הנדרש לטפל בבקשות עצמן שיוגשו לקראת סוף אותם שלושה חודשים, שלא ייווצר מצב שתהיה בקשה שתוגש ולא יספיקו לטפל בה. כמה אתה מציע? אתם תגידו כמה זמן אתם חושבים שאתם צריכים, אבל אני חושב שחודש. זה עניין תפעולי. אני לא מציע לשנות את המועד של שלושה חודשים שבהם צריך להגיש את הבקשה. הנושא האחרון הוא לגבי הגורם המוסמך. יש פה הצעה לשנות את הגורם המוסמך שמאשר הן את רציפות העסקה והן את הצורך במניעת נזק. כאן מוצע שזה יהיה כל עובד בכיר בלשכה פרטית. אנחנו חושבים שזה שוחק בצורה מאוד משמעותית את הרציונל מאחורי הצעת החוק. זה צריך להיות גורם שיש לו איזו שהיא מחויבות מקצועית בנושא של טיפול בעובד זר. לא מתקבל על הדעת שעובד שהוא פקיד, בכיר ככל שיהיה, שאין לו שום הכשרה מקצועית, יעיד על כך שהפסקת הקשר תגרום נזק למטופל. זה ממש חורג תחת הרציונל של כל הצעת החוק. היום בחוק זה עובד סוציאלי, רופא או אחות. אני רוצה להודות לכל מי שהשתתף בדיון הארוך והחשוב הזה. כעיקרון, אלא אם כן יהיו שינויים קדימה או אחורה, נקבע דיון המשך כבר מחר. המטרה שלנו היא לאשר את הצעת החוק, אבל זה מותנה במחשבה של משרדי הממשלה על הקשיים המשפטיים שעלו כאן ועל הצורך לנסות להתמודד עם התופעה של המחסור.

ההבנה שלנו את הנתונים ששמענו כאן, זו ההבנה שלנו את מה שאנחנו שומעים מגורמים שונים בשטח ומהרשויות הממשלתיות. אנחנו מברכים על זה שרשות האוכלוסין וההגירה מתחילה לעשות מחקר בנושא הזה, ואני בטוח שוועדת הפנים תשמח לעמוד על תוצאותיו. נקודת המוצא שלי מהדיון הזה היא שקיים מחסור. אני מציע לרשות האוכלוסין וההגירה, מכיוון שאנחנו דנים במצב מיוחד שאתם יזמתם אותו, שאתם כבר הוכחתם עד כמה אתם הולכים לקראת הציבור בתקופה הזאת של הקורונה, שתנהלו את הדיון בנושא הזה מתוך הבנה שכרגע קיים מחסור. יכול להיות שעוד שנה נהיה במציאות אחרת. כרגע הדיון הוא לשעה 14:00 מחר. בכוונתי בשעה 14:00 מחר לא לפתוח דיון מחודש בעניין, רק לדווח על הבנות או אי הבנות בשיג ושיח שלנו עם משרדי הממשלה או עם המשרד הממשלתי המציע. אם נגיע להסכמות, אפשר בהחלט להעביר את החוק הזה במליאה מחר או מוחרתיים. תודה לכולם על הדיון החשוב, תודה לכל נציגי הממשלה שהצטרפו והשקיעו מזמנם,